מכובדיי, ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שמשתתף בדיון, חבר הכנסת צביקה האוזר, חברת הכנסת ענבר בזק, נציגי משרד האוצר